אני מבקש להציג ולאחר מכן להצביע - את תקנות הנהיגה הספורטיבית (אגרת רישיון נהיגה ספורטיבית) (תיקון), תשפ"ב-2022 ותקנות הנהיגה הספורטיבית (אגרת הגשת בקשה לרישיון כלי תחרותי) (תיקון), תשפ"ג-2023. התקנות אמורות להקל ולפרגן למשרתי המילואים בתשלום אגרת רישיון על נהיגה ספורטיבית. אדוני השר מתבקש להציג.

כמובן שאני מביא בפני הוועדה אישור תקנות נהיגה ספורטיבית לאנשי מילואים. אני אשמח שדימא, נציג המשרד שאמון על נושא הנהיגה הספורטיבית במשרדי יציג את

כן. היו תיקונים שהיו מקובלים. אני חושב שהגענו להסכמות אתמול. את רוצה להקריא את התיקונים? הואיל והתיקונים הם תיקונים שיש בהם שכל, אם תציגי את מה שהוצע ואת מה שסיכמתם, נוכל להצביע על

הם אומרים שיש החלטת ממשלה להיטיב עם חיילי

אנחנו כרגע מיישמים החלטת ממשלה שבזה היא עסקה.

מקובל עליך? כן. בואו נמשיך.

את רוצה להתייחס להערות שהיו

כאן חששנו שזה ייצור איזושהי פרשנות אחרת לגבי תקנות אחרות. הנוסח שאנחנו הצענו בתחילה מתייחס גם להצמדות שיש בתקנות כדי לוודא שההטבה תחול גם על ההצמדות ולא רק על סכום הבסיס. בעקבות שיח שהתקיים עם היועצת המשפטית של

מה שאנחנו מציעים זה לומר שחייל המילואים ישלם שיעור של 50 אחוזים מסכום האגרה הנקוב בתקנות אלה. לא להתייחס

כאן זה השיח עם משרד הביטחון.

ההתייחסות בתקנות מסוג זה היא למחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל. תקפה. כן. אני פניתי אליכם כדי להבין וראיתי שיש איזושהי שונות מבחינת מספר הימים ותקופת השנים שקדמה. האם את יכולה להסביר איך אתם רואים את הדברים? משרת

נכון. בחוקים אחרים מהסוג הזה יש התייחסות לסכום שהופחת שיעוגל כלפי מטה לסכום קרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים.

שזה לא נכון כאן כי ממילא הסכומים המקוריים הם לא עגולים. לכן אנחנו חושבים שלא נכון לייצר כאן את

בתקנה זו, "חייל מילואים פעיל" חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה ושפרטיו הועברו באופן ממוחשב למשרד התרבות והספורט על ידי משרד הביטחון לצורך תקנה

תרשום הערה. כולם תומכים. לא אמרתי שאין נוהל.

מקסימום נצביע עוד